חברים, אני מחדש את דיוני הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף השלישי בסדר היום הצעת תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשפ"ב- 2022- סכומי האגרות לעניין רישוי רכב פרטי ומסחרי קל. מי מציג? ברוני חירמן, משרד התחבורה.

אז אנחנו מבקשים לתקן טעות שנפלה בעדכון אגרות שוטף בשנה שעברה, ולהפחית לתקופה של שנה את אגרות הרכב הפרטי והמסחרי על שלושה וחצי טון, כפי שקבועים בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, בסכומי הפרשי גבייה עודפת שנוצרה עקב אותה טעות מצערת, שהייתה בעדכון אגרות שנכנסו לתוקף ביום 1 באפריל 2021. ההסדר מן הסוג הזה, בעבר, אושר במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית פטרסקו שהוגשה נגד המדינה בגין הצמדה בשנת 2003, כאשר מדד המחירים לצרכן ירד לראשונה אחרי תקופה ארוכה של אינפלציה, ותקנות התעבורה היו מנוסחות בלשון של עדכון אגרות בהתאם לשיעור עליית המדד, כאשר בפועל הייתה ירידת המדד ולא עדכנו את האגרות. מספר שנים רב לאחר מכן, המשרד נתבע, ובהסכם הפשרה שאושר על ידי בית משפט הגענו להסדר דומה של הפחתת אגרות בהפרשי גבייה בעצם לתקופה קצובה. איך אתם מוודאים שהטעות הזאת לא חוזרת על עצמה בפעם השלישית? משפרים את הבקרות.

בפעם הראשונה לא הייתה טעות, פעלנו בהתאם לתקנות ולאחר - - - אז זו הפעם הראשונה שאתם עושים טעות כזאת?

אז איך אתם מוודאים שזה לא יקרה בפעם השנייה? אז משפרים את הבקרות - - - לא,

אם זו הפעם השלישית שמשנים אז זו כבר הפעם השלישית. לא, שוב, אני אסביר. מה שאנחנו עושים

שאנחנו נשענים על הסדר שאושר בזמנו על ידי בית משפט, כאשר המשרד לא עשה טעות, המשרד פעל בהתאם לתקנות תעבורה, וקיבל גם חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שיש לפעול בהתאם ללשון התקנות ולפעול לתיקון מנגנון ההצמדה,

פעלנו לתיקון מנגנון ההצמדה. מה שהיה אז בזמנו, זה שאחרי תקופה מאוד ארוכה של אינפלציה, לראשונה ירד מדד המחירים לצרכן, ותקנות התעבורה היו מנוסחות בלשון של עדכון בהתאם לעליית המדד, ואז לא הייתה עלייה אז לא היה עדכון, וזה בהתאם ללשון התקנות, כשגם היועץ המשפטי לממשלה תמך בפרשנות הזאת. עכשיו לכמה שנים זה?

עכשיו אנחנו מדברים על טעות שנמשכה שנה אחת, ואנחנו רוצים לתקן אותה במשך שנה אחת בהוראת שעה, על ידי הפחתת סכומים שקבועים בתקנות בהפרשי גבייה. כמה רכבים, כמה בעלי רכבים נמצאים בתוך זה? יש לכם את הנתונים? כל כלי הרכב הפרטיים והמסחריים במדינה, זה כשלושה מיליון וחצי כלי רכב.

עכשיו בתוך השלושה וחצי מיליון כלי הרכב, הרי יש כאלה שעכשיו אין להם רכב, אז בעצם הם שילמו ולא יקבלו, נכון שזה סכום מזערי. זה נכון, אבל שוב, זה הכי טוב בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלנו ממשרד המשפטים, וזאת גם חוות הדעת המשפטית של הלשכה המשפטית אצלנו במשרד התחבורה, זה הכי טוב שניתן לעשות בנסיבות העניין.

גם אדם שלא היה לו רכב ועכשיו יש לו רכב,

הוא יקבל, כן. כמו שכתוב,

מי שגזל את הציבור ולא יודע איך להחזיר, עושה צרכי רבים. אז אתם עושים צרכי רבים פה, למען כולם? אנחנו חושבים שאנחנו מכסים - - - בשנה הבאה,

אתם בטוחים שזה לא יקרה? הוא שאל את זה בצורה יותר עדינה. אנחנו משפרים את הבקרות שלנו, ואנחנו כן בהחלט נפעל לכך שזה לא יחזור על עצמו. זאת טעות מאוד מאוד מצערת, אבל לפחות גילינו אותה יחסית מהר. עכשיו מה לגבי התאריך? בפורמט הראשון כתבתם שזה היה מהתקופה שמיום 1 באפריל, אני חושבת, ועכשיו זה מיום 1 ביוני. כן, אני אסביר את עניין התאריך. מכיוון שהטעות הזאת התגלתה עקב עדכון אגרות שוטף שנכנס לתוקף כבר ביום 1 באפריל, אז החשיבה במקור הייתה להספיק לסיים את כל התהליך של האישור, שכולל כמובן אישור ועדת אגרות, וחתימת שר האוצר, ואישור של ועדת כספים. חשבנו שנספיק לסיים את התהליך כך שההפחתה תתחיל כבר ביום 1 באפריל השנה, אבל מכיוון שהרישיונות נשלחים לתשלום חודשיים לפני, אנחנו מפיקים את הוראות התשלום לגבי חידושי הרישיון, אז אנחנו חייבים את החודשיים האלה ממועד האישור ועד לכניסת התיקון לתוקף. אז עכשיו אתם רוצים שזה יהיה מיום 1 ביוני? עכשיו אנחנו מבקשים שזה יהיה מיום 1 ביולי, מכיוון שאנחנו כבר בתוך אפריל, ואנחנו למעשה יום לפני פסח. אם אנחנו רוצים שיהיה לציבור חודשיים כרגיל לשלם את הרישיונות, אז אנחנו צריכים לעשות את הנפקת הרישיונות עם הסכומים המופחתים המתוקנים, למעשה ביום 1 במאי, כדי שיהיה את מאי ויוני, חודשיים, לגבי רישיונות שנכנסים לתוקף ביום 1 ביולי. ואלה שנכנסים לתוקף לאחר מכן, הם ימשיכו לקבל? הם ימשיכו לקבל, כן.

הם ימשיכו במהלך שנה. עד שתסיימו את כל הסבב? עד שנגמור את הסבב של שנה. היה עודף גבייה שנפרס על פני שנה, וגם בעצם ההפחתה תהיה פרוסה על פני שנה. ורכבים שכל חצי שנה עושים את אגרת הרישוי שלהם? אבל עכשיו אתם עדיין לא בעודף גבייה? עכשיו תיקנתם את העודף הזה? לא, זה התיקון. זה התיקון. ומתי התחיל עודף הגבייה? ביום 1 באפריל שנה שעברה. אז יש לכם יותר משנה עודף.

אנחנו עכשיו כבר באגרות שהן נכונות - - - אה, שהן נכונות. שהן נכונות, החל מיום 1 באפריל השנה. מיום 1 באפריל כבר פרסמתם את התיקון? פרסמנו סכומים נכונים, כאילו לא הייתה טעות. אה אוקיי, אז אתם בעצם באים לתקן את הטעות שהייתה באפריל 2021? מיום 1 באפריל 2021 עד ליום 31 במרץ 2022. זה קצת סותר, 1 באפריל ותיקון נכון. לא, אם אתה עושה את זה שנה אחרי שנה זה בסדר,

אבל אני רגע רוצה לשמוע את העמדה של משרד המשפטים.

אבל לגבי החצי שנה, אגרת רישוי של חצי שנה - - - שנייה,

יש לנו את משרד המשפטים?

בזום או בדיון? היא בזום. איילת פלדמן? נכון, שלום.

ראשית, אני רוצה להתנצל על הזום, פשוט לאור ההתראה הקצרה על הקדמת מועד הדיון, להגיע מהמיקום שלנו במזרח העיר זה לא ריאלי.

ואני מודה על הגמישות של ההשתתפות בזום. אז אכן, כפי שציינה נציגת משרד התחבורה, התבררה טעות בגבייה, ומשרד התחבורה גבה ביתר את האגרות במשך שנה. כמו שהובהר הרגע, הגבייה ביתר הופסקה. הגבייה הייתה מתוחמת לשנה אחת, ברגע שהתגלתה הטעות אז הופסקה הגבייה ביתר, ומשרד התחבורה והממשלה החליטו להחזיר, בקירוב, את הסכומים שנגבו ביתר.

כפי שצוין, אין פה החזר מלא, חלק מהציבור מקבל יותר ממה שהוא אמור לקבל, חלק מהציבור מקבל פחות ממה שהוא היה אמור לקבל, אבל בסופו של דבר האיזון הוא איזון כזה שהאגרות מוחזרות, וההסדר, בעינינו, הוא מידתי, וכמו שצוין, אנחנו אישרנו אותו. אם אני לוקחת בהשאלה מחוק תובנות ייצוגיות, אז יש לנו בסעיף 9 לחוק תובנות ייצוגיות, שם מדובר בתביעת השבה נגד רשות מינהלית, למעשה כאשר הרשות המינהלית מודיעה על חדילה, היא כלל אינה צריכה להחזיר סכומים שנגבו ביתר, ובכך למעשה, משרד התחבורה פועל אפילו לפנים משורת הדין האזרחי, אבל במישור הדין הציבורי אנחנו חושבים שכך ראוי, לעשות מאמץ - - - לא, אבל גם בואי נזכור, שבכל זאת היו מקרים כאלה בעבר והכסף הוחזר. כן, אבל אז בזמנו כשהיה את זה, אם אני זוכרת נכון ברוני ציינה שזה היה ב-2003. אבל היו עוד מקרים כאלה.

ההגנות המיוחדות שיש למדינה היום, למיטב ידיעתי לא היו קיימות אז.

כאשר יש הודעת חדילה, הרשות לא צריכה להחזיר, ואנחנו כאן פועלים אפילו מעבר למה שצריך לפעול, ולכן בעינינו ההסדר הוא גם מידתי וראוי. אני אוסיף עוד דבר, שכמובן הטעות הזאת התגלתה באופן עצמאי על ידי משרד התחבורה, ומשרד התחבורה כבר פעל בתוך הממשלה לאישור החזר הגבייה הזה, מיד כשהתגלתה הטעות. אנחנו יודעים שהיו פרסומים בתקשורת על העניין הזה, אבל הפעולה של משרד התחבורה, וגם האישורים שלנו, ניתנו עוד לפני כן. אוקיי, יש לי שאלה. מה סך הגבייה ביתר? בכמה כסף גביתם יותר? לפי ההערכות שעשינו, זה 30 וחצי מיליון שקלים. 30 וחצי מיליון שקלים. כמה אתם מחזירים? 30 וחצי או 40?

אנחנו נחזיר קצת יותר, בגלל שכמות כלי הרכב גדלה אז ההחזר יהיה קצת יותר גדול. אוקיי, לגבי רכבים שהרישוי שלהם הוא כל חצי שנה, לרכב שהוא ישן, אז איך גביתם ממנו ואיך אתם מחזירים לו. זה בדרך כלל ברכבי אספנות, אם אני לא טועה, זה אחת לחצי שנה. אז הם יקבלו פעמיים את ההנחה. אז הם יקבלו, הם משלמים את החלק היחסי והם יקבלו פעמיים את החלק היחסי. כלומר, את נותנת להם את זה בפעמיים גם? כמו שהם מחויבים, כך גם ההחזר.

החישוב הרי הוא אל מול האגרה לשנה, אז הם מחויבים בהתאם לחלק היחסי, אז גם ההחזר יהיה בהתאם לחלק היחסי, כחלק מהאגרה הכוללת. מה עם הגילוי הנאות לגבי המכירה? לגבי מה?

זה מה שאמרתי, הם לא יקבלו. אז זה בדיוק מה שאמרה הנציגה של משרד המשפטים. הם עושים להם קיזוז עם אלה שלא היה להם והם כן מקבלים, ולכן זה יוצא להם גם ביתר.

שמעתי, הקשבתי וגם דיברנו, אני רק אומרת שחשוב גם בגילוי נאות להגיד בשפה ברורה לציבור, שמי שקנה ומכר, אז זה נלקח ונבדק, ובגלל הבעיה הטכנית זה כך.

אתם יודעים להגיד כמה כלי רכב ירדו בשנה הזאת? כמה כלי רכב ירדו?

יש לי מספרים מדויקים. העניין הוא, שבשנת 2021 ירדו 111,415 רכבים, אבל יש להניח שנקנו רכבים אחרים במקום אלה. אני שאלתי את השאלה, רק שיהיה ברור - - - לא, אבל נגיד יכול להיות מצב שלאדם שהיה רכב פרטי והוא מכר אותו וקיבל רכב מהעבודה,

כן, כן, היא אמרה את זה. אני דיברתי בדיוק על שינוי בעלות. אז כמה אמרת שירדו?

הם נמחקו ממצבת כלי הרכב.

מה שאני הערתי קודם זה שגם יהיו אנשים

אם קניתי רכב אחר יותר חדש אז יכול להיות שאני אקבל קצת יותר.

כי המצב קשה ומכרתי את האוטו ועברתי לתחבורה הציבורית. אם לא קניתי אז - - - נכון. בינתיים התחבורה הציבורית לא מספיק טובה כדי לוותר על הרכב, אז אפשר להניח שרובם, שמי שהיה צריך רכב עדיין צריך. כמה נוספו, ברוני, את יודעת?

נוספו 302,785. אמרתי, ההלכה אומרת שמי שגזל את הרבים או מי שגזל ולא יודע למי להחזיר, יעשה צרכי רבים, אז זה מה שהם עושים. כלומר, נוספים? לא, חדשים, הדלתא זה 200 אלף. 200 אלף כלי רכב נוספו? קצת פחות מ-200 אלף, כן.

עודף הגבייה הממוצע זה פחות מתשעה שקלים, רק שנדע על איזה סכומים אנחנו מדברים.

נכון, זה בסביבות העשרה שקלים, אבל יש כאלה שזה 28, יש כאלה שזה גם יותר. כן אבל זה משהו כמו פחות מאחוז ממצבת כלי הרכב,

בסדר גמור, אני קודם כל מאוד מברכת על זה שזה היה גילוי עצמי, כלומר, מערכת בקרה עצמית ולא עכשיו שמישהו חיכה ואם לא ידעו אז הזכירו. הדבר השני, הוא ללמוד מזה כמו שאמר היו"ר, איך לומדים מזה הלאה. גם ינון שאל את זה, וזהו, שנטעה כמה שפחות.

רגע אדוני, לפני ההקראה, אני רוצה לאחל מזל טוב לליאל קושניר, יש לה בת מצווה - - - אבל לא היום. מה זה משנה? בשביל זה היום אני לא רוצה גם להמשיך איפה אתה תהיה, אז אנחנו בוועדת כספים גם חשבנו על זה, ואנחנו מעניקים לה מתנה ששולחים את אבא היום יותר מוקדם הביתה, כדי שיספיק לעשות את מה שהוא תכנן. תודה רבה, תודה תודה. מזל טוב לליאל. אנחנו נשתדל לצמצם את הזמנים כך שעד השעה 20:00 בערב אבא יהיה - - - לא, ינון,

21:30,

יהיה בסדר, שיהיה לה מזל טוב והרבה נחת להורים.

מה התאריך העברי? לא, יום ההולדת הוא בקיץ. אבל קושניר, עם הלו"ז שלך תשקיע בה. אבל אנחנו יודעים - - - אנחנו יודעים על היום משהו. תשקיע בה בפגרה, כי עם הלו"ז שלך אתה חייב לתת לה את הזמן - - - בגלל זה אנחנו אמרנו את זה היום.

אמרנו היום קודם כל בשביל להיות ראשונים. בפעם השנייה, אנחנו רוצים להגיד, אתה יוצא איתה לטיול וסוף סוף זה זמן אבא איתה,

אז את זה היא גילתה, אני לא. אנחנו משחררים, אנחנו אפילו לא נותנים לך בלגנים - - - אבל למה את מגלה את ההפתעה,

אני אבקש מטמיר לעשות את הוועדות בזום במהלך חול המועד. לא, לא, אנחנו לא מאשרים. ואנחנו נותנים לאבא גם חופש במהלך פגרת הקיץ, כמה שהוא רוצה הוא יכול לצאת לחו"ל. לא בפגרה, במושב הקיץ. כן, תודה רבה. אני מבטיחה לך שינון לא ישלח הודעות, לא סמסים, לא מיילים, גם קרעי. לא, וואטסאפ אני מתחייב לא לשלוח.

וואטסאפ הוא לא ישלח, אני לא מצפה ממנו לוואטסאפ. כן, הקראה, משרד התחבורה בבקשה. טיוטת תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשפ"ב - 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70(10) לפקודת התעבורה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקינה תקנות אלה: הוראת שעה על אף האמור בתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 בתקופה שמיום כאן אנחנו מתקנים את ה-1 באפריל ל-1 ביולי, כמו אמרנו. אז זה יהיה ב' בתמוז. ב' בתמוז התשפ"ב ו-1 ביולי 2022. ביוני. יולי.

בגלל שאמרנו שאנחנו צריכים את החודשיים מראש ואנחנו כבר באמצע אפריל. אוקיי. אוקיי. פה את תוכלי לעזור לי עם תאריך עברי של 30 ביוני? כן, אז עוד שנייה אנחנו נמצא אותו. 30 ביוני. אין 30 ביוני,

30 יש, 31 אין. 30 ביוני זה א' בתמוז. אז עד יום א' בתמוז - - - תשפ"ג. לא, תשפ"ב. לא, תשפ"ג זה עוד שנה. אה, תשפ"ג, אז חכי, זה יותר מידי להריץ את זה. י"א בתמוז התשפ"ג. - - עד יום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023), יקראו את סכומי האגרות הקבועים בפרט 2(א) בחלק ג' בתוספת הראשונה, כאילו הם מופחתים בסכומים המפורטים להלן: זה בעצם מתייחס,

לאגרה בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב, ובעד הבדיקה שלהן,

עוד פעם? הכותרת של הטבלה? הפרט הזה מתייחס לאגרה בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב, ובעד הבדיקה שלהן,

אלה סוגי האגרות? זה קבוע, אני יכולה להקריא לך מהתקנות. אוקיי. "אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס פרטי שנרשם לראשונה מיום 1 באפריל 1996, להלן היום הקובע, או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א' לפי העניין. להלן קבוצת מחיר כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב-ה, לפי העניין, אגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה" זו הכותרת של הטבלה. עכשיו להקריא את כל הסכומים?

אז בעצם, אתם לא מציינים פה את מחיר האגרה אלא את ההפחתה? לא, את ההפחתות, כי זה טורים ועמודות קבועים. א ב ג ד ה קבוצת מחיר ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש מעל 10 שנים 1 6 6 5 4 2 9 7 6 6 3 9 9 7 6 4 12 10 9 7 5 14 11 10 7 6 19 14 11 8 7 28 19 14 9 זהו?

נצביע על התקנות. הצבעה בעד 5 נגד 0 נמנעים 0 התקנות אושרו היום אנחנו בפה אחד חזק. שירת הברבור. אז התקנות אושרו, תודה רבה. אנחנו עוברים לדיון הבא. הישיבה ננעלה בשעה 12:47.